בנושא דיווח סטאטוס הסכם אולפנים ושוברים לאולפנים פרטיים. נתחיל עם סטאטוס ההסכם: הסטאטוס הוא שאין סטאטוס. מישהו יכול לתת סטאטוס פה? לא, שירה לא כאן. שירה לא כאן, הבנתי. תראו, אני רוצה להגיד משהו לגבי השוברים. אנחנו קיימנו מספר ישיבות כבר בנושא אולפנים, ובשבוע שעבר בנושא המשך הארכת החלטת ממשלה 1276 ו-1364, ממרץ ואפריל 2022 בהתאמה. בדיון, הסתבר לנו שהתקציב המיוחד שהוקצה על-ידי הממשלה הקודמת בעקבות המלחמה,

נציגי משרד החינוך, שיכון, השתתפו בדיון. אמרו שהתקציב אזל, ואז באותו יום התחילו להגיע המון המון פניות מבעלי אולפני פרטיים ומיועצי קליטה ברשויות המקומיות ועולים חדשים, שטוענים כי הם לא יכולים לממש את זכותם ללמוד עברית באולפנים הפרטיים, כי אזל הכסף לואוצ'רים.

סופר חמורה, פעמיים.

כי אין הסכם בנושא האולפנים ואין אולפנים שנפתחים. להפך, מצטמצמים. אנחנו מדווחים על עזיבה של כ-20% ממורי האולפנים.

הפתרון שכל פעם הציגו לי במשרד העלייה והקליטה, פה אין בעיה.

יש ואוצ'רים,

יש ואוצ'רים, ופתאום אנחנו שומעים שאין ואוצ'רים, ואלה שסיימו אולפן א' זקוקים להמשך לאולפן ב', לא יכולים לקבל ואוצ'ר, ומתחיל להיות שם מצב של תיעדוף, מה שיוצר משבר. אני קיימתי בסך הכל 14 ישיבות בנושא הסכם שכר האולפנים, שעדיין לא הצליח להגיע לכדי סיום, למרות שכולם אומרים לי, לא נשאר כלום, כבר יש מסגרת תקציבית,

לא מצליח להבין את העניין הזה. אבל אפילו את האולפנים הפרטיים, גם את זה אתם מחסלים. אז אני לא מצליח להבין מה התוכניות. אני רוצה לשמוע מה התוכניות גם של משרד הקליטה, גם של משרד האוצר בעניין. כן, נתחיל עם משרד הקליטה נראה לי. ד"ר שרי פייר. שלום אדוני היו"ר וכולם. כפי שהשר שלנו אמר, אנחנו נמשיך לתת שוברים ככל שיהיה בהם צורך. אנחנו מודעים לכך שיש כרגע עיכוב, אני תכף אתייחס לכל. אנחנו ביקשנו סך הכל 60 מיליון שקל לכל נושא אולפני השוברים. 20 בבסיס, עוד 21 וחצי שהשר הביא, ועוד 18 וחצי שאחר כך דניאל יתייחס אליהם, ביקשנו כעת. אנחנו מקווים שזה יספיק עד סוף השנה, מתוך הנחה שבתקופת החגים תהיה קצת רגיעה. אנחנו עושים הכל כדי לגשר על הפער עכשיו, עד שאגף התקציבים שהבטיח לנו שהוא מזרז את כל העניינים, ייתן לנו את הכסף התוספתי שאני דיברתי עליו. בינתיים, כדי לא לפגוע כפי שאתה אמרת, אנחנו עושים תמרונים, ואנחנו באמת בישורת האחרונה מחכים לאישור - - אני רוצה להבין רגע - - אני רק אסיים ותראה שאני נותנת פתרון. אנחנו בישורת האחרונה שתתן לנו לתת מענה עד שנקבל את הכסף מהתקציבים, כי בינתיים זה באמת אחד הפתרונות היחידים. יש לנו 423 אנשים שממתינים עכשיו בקנה. אנחנו נוכל לתת להם עם התמרונים שעשינו, ואנחנו באמת בישורת האחרונה מחכים - - שממתינים לואוצ'רים? שממתינים לואוצ'רים, ועוד עם ההחרגות שעשינו בתקנות שלנו, העברות פנימיות וכולי, נוכל לתת לעוד 440, כשנקבל את התוספת מאגף התקציבים, ששוב כאמור עושה ככל שביכולתו לזרז את העניין. אנחנו נוכל לתת לעוד 1100. מה שאני מדברת על הישורת האחרונה זה באמת עניין של כמה ימים. כל פעם אנחנו - - כרגע את אומרת שאותם 400 שלא קיבלו, יקבלו מיידית?

זה אנחנו ממש בישורת האחרונה - - ועוד - - א' או ב'? אנחנו מדברים על אולפני ואוצ'רים, שזה יכול להיות אולפן - - לא משנה אם הוא צריך את זה כאולפן ב', ולא משנה - - לא משנה, מי שפונה אלינו, אנחנו נותנים. אני רוצה לשמוע, יש פה נציגה של אולפן שלי. שלום לכולם, אני פה נמצאת במקום המנכ"ל שלנו. אז אנחנו אולפן שלי, אולפן ואוצ'ר בעצם. אז אני אחזור קצת על מה שד"ר שרי אמרה. אז זה בדיוק המצב. קודם כל אנחנו עובדים צמוד עם משרד הקליטה, אנחנו יודעים שהם מתאמצים ממש ביום-יום להשיג תקציבים ולהתקדם. כרגע המצב הוא שבאמת רק אצלנו יש לפחות 100 תלמידים, כבר עשינו רשימה, שממתינים ושצריכים להתחיל דחוף.

אנשים שרוצים ללמוד בקיץ, שצריכים להתחיל עם החיים שלהם בספטמבר, וכרגע לא יכולים ללמוד באף אולפן. הם חוזרים למשרד הקליטה, וכמו - - שרי, את מבינה אבל שאם אצלם יש 100, כנראה שהמספר הוא מעל 400. אז שוב, אני אומרת 420 זה כאלה שנרשמו אצלנו. אוקיי? כל מי שנרשם יש, ואני כבר מראש אמרתי שהפתרון המיידי - - ממתי הבעיה הזאת? שבוע, שבועיים, משהו כזה. רק לסבר את האוזן, מתחילת השנה, שתבינו עד כמה הצורך בכלל בפתרון הזה הוא - - ברור. סגרתם את האולפנים. אנחנו, 3800 - - אתם הממשלה. הממשלה סגרה את האולפנים של המדינה

3800 אנשים מתחילת השנה. זה הזוי, זה מספר הזוי. עד עכשיו כבר לומדים. ואנחנו באמת הופכים - - שימי לב שאין התכחשות לזה שהמדינה סגרה את האולפנים. אף אחד לא קופץ, לא נציג האוצר ולא זה. זה לא בתחום של דניאל, זה בתחום - - זה גם לא בתחום שלנו, גם לא בטריטוריה. אנחנו מנסים, עכשיו. במקביל, כמו שאתה רואה אני באתי היום סולו, התפצלנו. כי סיוון יושבת עכשיו, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים עם שאר הפתרונות. למה סיוון לא אמרה את זה בשבוע שעבר כשהיא דיברה? לא העלתה את זה בכלל. לא, נאמר פה שאין בעיה באולפנים.

אז שוב, אז יכול להיות שזה עניין של שבוע. אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק. את אומרת שכרגע, אין מצב שבו יפנה עולה. קודם כל, כל מי שפנה יקבל - - לא היום.

מתי הוא יקבל תשובה, אדוני היקר יש לך ואוצ'ר?

שוב אנחנו בישורת האחרונה כדי להחריג את התקנות. זה עניין של יום-יומיים, לא יודעת, אתה יודע. טוב, דניאל. וכמובן שכשזה יגיע, כשהכסף יגיע אלינו, אז מיידית זה עוד 1100 אנשים לפחות,

דניאל בלנגה, אגף תקציבים. אז באמת משרד הקליטה פנה אלינו, והוא אמר שנגמר הכסף לאולפנים הפרטיים והביקוש עולה על הצורך, הביקוש עולה על מה שיש בתקנה ולכן אנחנו עכשיו באמת פועלים בשביל לתקצב את התקנה, כדי שיהיה מספיק כסף עד סוף השנה, בשביל שבאמת כל מי שרוצה ואוצ'ר לאולפן פרטי יוכל לקבל. בעיקרון, אין בינינו פער, בינינו לבין משרד הקליטה, וכרגע זה רק עניין של כמה זמן עד שהכסף יאושר בוועדת כספים. אבל יודעים למצוא לזה פתרונות, גם כשכסף עדיין לא מאושר בוועדת כספים. אז כרגע דיברנו עם משרד הקליטה וניסינו למצוא כמה שיותר פתרונות, כדי שבאמת אף אחד לא יצטרך לחכות, וזה מה ששרי אמרה. גם לזה יש גבול, ובסופו של דבר אנחנו מקווים שכשיגיע הגבול אז גם נוכל לתקצב את התקנה. מה היה הגבול להסכם שכר באולפנים? גם לזה היה גבול. תשמעו, מבחינתנו זה אירוע הרבה יותר חמור ממשהו, אלמלא היה משבר גם באולפנים. אבל לצד המשבר באולפנים, לתקוע גם את הנושא של הואוצ'רים זה, אני לא הייתי בונה על וועדת כספים בשבועיים הקרובים. אף אחד לא יעשה פה חיים קלים בוועדת כספים. בשביל זה אנחנו נערכים לפתרון ביניים לגשר. שזה לתת לעוד כמעט 870 אנשים במיידי, בתוך יומיים. אנחנו באמת, עושים - - מהו פתרון הביניים? אנחנו מחריגים חלק מהתקנות, אנחנו מסתכלים, סוגרים כל מיני דברים.

הופכים כל אבן. כל אבן, כדי למצוא.

אתה רוצה להוסיף משהו? אתה רוצה להגיד משהו על חב"ד? גם בזה באמת - - אין ואוצ'רים. לא, אז אני לא ידעתי שאין ואוצ'רים. כי כשפניתי אליהם אמרו לי שיש ואוצ'רים - - משבוע שעבר אין ואוצ'רים. זה חמור מאוד. אני א', מבקש ממך כחבר קואליציה וכחבר מפלגתו של שר האוצר ושר הקליטה, האירוע הזה חייב להסתיים. מה זה, 20 מיליון?

זה נגמר, או שלא מומש?

יש פה אחד, את האירוע של הואוצ'רים. שניים, יש פה את האירוע של הסכם שכר

זה לא ייתכן שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן. אני חייב להגיד שלי נאמר, גם מהסיפור של הואוצ'רים היה 20 מיליון. לי נאמר שגם ההסכם, הוא הסכם בתהליך - - הכל בתהליך, רק אנחנו נמצאים כבר חודש יולי באמצע שלו. שנת הלימודים אמורה להיפתח בספטמבר, ואין הסכם שכר באולפנים. פרשו כ-20% ממורות האולפנים. משמעות היא שהאולפנים, המדינה תהיה עם מסגרים דה פקטו. אני לא יודע מה יקרה עם שאר המורות, כי ברגע שהם יבינו שבאמת אין הסכם, ואז האוצר קיבל את מה שהוא רצה, הוא סגר את האולפנים, אבל הוא יצטרך לשלם על זה בואוצ'רים. אני לוקח על עצמי לבדוק את זה, אני אבדוק את זה. שעולים הרבה יותר, אגב. העלייה, והאיכות לא מפוקחת מספיק.

אני אומר לכם במובן הזה, סגירת המפעל של האולפנים של מדינת ישראל, זה יהיה נושא שיעסיק הרבה מאוד את מבקר המדינה באחד הדוחות שלו, ללא ספק. הבעיה היא, שכשזה ייכתב, זה כבר יהיה מאוחר מידי. זה כבר יהיה אחרי שהפסדנו פה את הקליטה של עשרות אלפי אנשים. מדינת ישראל תפסיד רופאים,

מתכנתים, מוזיקאים, ספורטאים, יו ניים איט.

ודווקא בכלל העלייה מהגדולים שידענו, אנחנו - - - המדינה, פשוט עושה הכל כדי לדחוף את העולים החוצה ממדינת ישראל. זה מן משהו שאני לא מצליח להבין איך מצד אחד אומרים, אנחנו רוצים לעודד עלייה לכאן, מצד שני כשמגיעים העולים, עושים הכל כדי שהם יעזבו.

הסיפור של הואוצ'רים פשוט מצטרף לזה. אני רק רוצה להבין, הואוצ'רים, סך ההקצאה נגמרה או שלא מומשה? כן, בהחלט. היה לנו 20 מיליון בבסיס, נגמר. 21 וחצי שהשר הביא, נגמר. עכשיו הגשנו עוד בקשה לעוד, כי בסך הכל בגדול ביקשנו 60 מיליון. לא, אני זוכר 40 מיליון. אני הייתי בדיונים וגם, אני זוכר שהדיונים היו על 40 מיליון - - הראשונה הייתה 20 מיליון - - לא, 40 מיליון זה עלות הסכם השכר. של האולפנים. זה משם אתה זוכר את - - ה-20 מיליון זה היה תוספת לואוצ'רים,

60 מיליון, מעבר ל-40 מיליון של השכר.

זה מסגרות, כלומר מסגרות שונות. זה שני סעיפים שונים בתקציב. הבקשה שלי אליכם היא כזאת: אחד, אני מבקש לקבל עדכון בוועדה עד יום רביעי במייל, שהסיפור הזה מסתיים של הואוצ'רים. אנשים צריכים לקבל לפני סוף השבוע את ההודעה, יש לכם ואוצ'ר ויאפשרו לעולים לפנות לקבל את הואוצ'רים. 823 אנשים מחכים.

423 אנשים מחכים שלומית, ואנחנו נערכים - - למה 400 הנוספים שאמרת? לא, זה אני נערכת. מה שהיא אמרה זה דבר מאוד פשוט, היא אמרה ככה: ברגע שנפתור את העניינים הבירוקרטיים בתוך משרד הקליטה, יהיה לנו תקציב ל-800. 423 מחכים, ועוד שיוכלו לפנות ולקבל. וזה מה שיש באולפנים הפרטיים גם? זה מצטלב עם האולפנים הפרטיים? זה האולפנים הפרטיים. כי אני גם קיבלתי הודעות שפחדו נורא - - ואז יוסיפו, ברגע שיאושר התקציב בוועדת הכספים, אז כבר יהיה פיתרון לעוד כ-1100. סך הכל כ-2000. נכון, ואנחנו מקווים שזה יספיק. כי באמת הביקושים הם מעבר - - תעשו את המיזם המשותף עם סוכנות יהודית - - אנחנו כבר גם על זה. כשאמרתי שאנחנו מתקדמים בדברים האחרים, אנחנו על זה ועל עוד הרבה מאוד פתרונות טובים ומקצועיים. אבל זה כבר חודשים נמשך.

תסלחי לי על הסקפטיות שאני וחברי הוועדה מגלים. אבל אנחנו אחרי שבעה חודשים כמעט, מאוד מאוד סקפטיים לגבי הנושאים.

הבקשה שלנו עוד הפעם, עד סוף השבוע, עד יום רביעי לקבל עדכון שהנושא הבירוקרטי נפתר. דניאל אתה יודע להגיד לי לוח זמנים לגבי האישור וועדת כספים?

הפנייה מונחת על שולחן ועדת כספים? הפנייה עדיין לא, אנחנו עושים - - למה לא? כי יש עוד כל מיני סוגיות שאנחנו רוצים לפתור בתוך הפנייה הזאת. אז בכלל לא פנית לוועדת כספים, זה אפילו לא תקוע בוועדת כספים.

יש את הפניית עודפים, שאנחנו מקווים מאוד שהיא תעבור היום. נכון, הפנייה עדיין לא מונחת בוועדת כספים, אנחנו עדיין בשיח מול המשרד.

את פנית למשרד האוצר, אבל אחרי - - הלבן מונח על שולחנו של ממונה התקציבים בערך חודשיים עד שהוא חותם, ככה לאט לאט. אני רק אגיד, לגבי התקציב הספציפי הזה לאולפנים, אין בינינו פער. זה לא הבעיה. חבר כנסת סולומון, הנה עוד משהו שאתה יכול לדבר עליו עם שר האוצר ממפלגתך. שכל הפניות האלה של משרד הקליטה, לפחות שייהנה השר מזה שהוא באותה מפלגה עם שר האוצר,

אם אפשר להוסיף, באמת אני אשמח רק לקבל צפי. אנחנו יודעים - - הצפי הוא יום רביעי. אוקיי.

אנחנו נקבל פניות וחשוב לנו גם לתת תשובה לתלמידים שיידעו מתי לפנות למשרד הקליטה.

אתם תעדכנו אותנו במייל ביום רביעי בבוקר,

גם בטלפון זה בסדר. טלפון או מייל. יום רביעי, שמונה בבוקר. מנהלת הוועדה זמינה. משהו נוסף חברי הכנסת? תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:01.